צהריים טובים לכולם, אני אפתח בכמה משפטים מלבי. אני נרגש לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת המשנה לענייני תקציבי הספורט במדינת ישראל. הגעתי לכנסת עם האג'נדה של הנושא הספורטיבי. כשאני מדבר על הנושא הספורטיבי יש פה אנשים שמנהלים את הספורט בישראל מבינים שהנושאים כל כך רחבים, כל כך מגוונים ולא מסתיימים אף פעם. בוועדה הזו אנחנו נדון נושא אחר הנושא. חשוב לי להגיד שהנושאים שידונו בוועדה הם לא כדי להתריס נגד משרד הספורט, לא כדי לתקוף את אנשי מינהל הספורט, בסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד ביחד ולהציף את הבעיות של הספורט הישראלי. לשמחתי, יש לנו אוזן קשבת במינהל הספורט גם משר הספורט, חילי טרופר, גם מראש מינהל הספורט, עופר בוסתן. בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל המון הצלחה לחנן דנציגר שמחליף את דודו מלכא בתפקיד הכול כך רגיש בספורט הישראלי. כמי שהיה יו"ר איגוד השחייה אני רוצה לומר לך שתפקידך הוא ספינת הדגל של מינהל הספורט. כל אחד שיושב פה מראשי המרכזים, ראשי האיגודים והמנכ"לים צריכים לעבוד אתך באופן שוטף. הדבר הראשון שאנחנו מבקשים הוא שקיפות, להבין אותנו ולהבין את הצרכים שלנו. לנהל ספורט במדינת ישראל זה אחד התפקידים היותר מורכבים. דיברנו על כך בישיבה הקודמת ואני שמח שבעקבותיה התקיימו כבר במנהל הספורט מספר ישיבות. חלק מהישיבות היו גם עם אנשים שיושבים פה ומנהלים את הספורט, ואנחנו מצליחים להזיז ולשנות דברים. אנחנו נעלה פה נושאים שונים, נדון בהם, נדבר לפני ואחרי ונעשה ככל יכולתנו, כולנו ביחד, למען הספורט הישראלי, שהוא חשוב מאוד לחברה הישראלית. לפני שאנחנו מתחילים, בוועדה הזו כל שבוע אני מקווה שיתקיים דיון אנחנו נציין ספורטאים שעשו הצלחות בשבוע האחרון. אני רוצה לציין את ספורטאי הג'ו ג'יטסו שחזרו מאליפות העולם בדובאי. אני רוצה להזמין את אלוף העולם ויקי דבוש לקבל תשואה קצרה ואת המאמן שלו. תמיד צריך לזכור שלצד כל ספורטאי או ספורטאית תמצאו מאמן או מאמנת שבאמת עושה הרבה מעבר למה שאנשים חושבים כדי שהספורטאי או הספורטאית יגיעו להצלחה, אז כל הכבוד למאמן אמיר בוארון ולויקי דבוש. אנחנו נדון במספר דברים ונקיים שיח, שיח של האנשים שנמצאים פה ואלה שנמצאים בזום. חנן נמצא פה כמייצג מינהל הספורט. אני מקווה שעל חלק מהדברים אנחנו נקבל תשובות במקום, על חלק נדרוש לקבל בשבוע הבא, אבל בסופו של דבר אני באמת מקווה שעל כל דבר נקבל תשובה. דנו בוועדה לפני שבוע בנושא תוכנית התבחינים החדשה של מינהל הספורט. הדבר העיקרי לאגודות ולאיגודים הוא לדעת מה קורה בהמשך הדרך, מה קורה בשנה הקרובה, כמה כסף יקבל כל איגוד או אגודה ובאיזה תאריכים יקבלו את התמיכה. אי אפשר לנהל גוף ספורטיבי, כמו שאי אפשר לנהל חנות מכולת, ללא תקציב עתידי. אנחנו לא יודעים היום בספורט הישראלי גם בעבר לא ידענו כמה נקבל בשנה הקרובה. כל איגוד חי עם סימן שאלה מאוד גדול, ואני אומר את זה כיו"ר איגוד שחייה. אתה חותם עם מאמנים, אתה חותם חוזים, אתה מתחייב על כספים ואתה לא יודע כמה כסף תקבל בסוף. אתה כל הזמן נמצא עם סימן שאלה גדול. אני חושב,

שאתה נכנס פה לתפקיד חדש וזה אחד הדברים הכי חשובים. אם אגודה או איגוד יקבל פחות כסף חשוב לפחות לדעת, לדעת מה קורה בשנה הקרובה, לאן אנחנו הולכים. אני ישבתי בשבוע האחרון עם יושבי-ראש של מספר איגודים, אני לא רוצה עכשיו לציין את האיגודים שנפגשתי איתם, חלקם נמצאים פה ויכולים לדבר אחרי זה, אבל אתה באמת רואה את הכאב, האם לפטר את המאמנים, האם להעסיק מאמנים זרים, לא להעסיק מאמנים זרים, האם להפעיל את התוכנית, לא להפעיל את התוכנית. אנשים נמצאים באפלה. ביקשתי מכם להגיש סימולציה, אני מבין שיש בעיה להגיש אותה, אז אני שקודם כל תסביר לכולנו פה, חנן, לגבי התבחינים בשנה הקרובה. אני רוצה שתציג לאנשים שנמצאים פה כדי שהם יבינו לאן הם הולכים. בבקשה, חנן. קודם

עונג גדול בשבילי להגיד "חבר הכנסת סימון דוידסון". אני חושב שאנחנו נמצאים אולי באחת התקופות הטובות של הספורט שיש לנו שר כזה ואני לא הכרתי את השר קודם, הכרתי אותו רק ב-3 שבועות שאני נמצא בתפקיד כולל המנכ"ל וכו'. הם עושים עבודה מדהימה. זכות גדולה להיות בתוך המערכת הזו ואני רואה שליחות ציבורית לעבור למקום כזה. שאלת אותי בחוץ לפני 5 דקות: מה אתה עוזב מקום כזה, מקום כמו פתח תקווה, שהוא באמת אחת מספינות הדגל של השלטון הציבורי? למה אני עובר לפה? אני עובר לפה כי אני מאמין בזה. אני מאמין בזה כי זו שליחות לבוא ולשרת את המדינה ולעשות שינויים מפליגים בספורט, וכמו שאמרת, התפקיד הזה טומן בחובו הרבה מאוד יכולות להזיז את הספינה הגדולה של הספורט. מכיוון שהיית יושב-ראש איגוד השחייה אתה יודע מה זה לזוז במים ואתה יודע מה זה להניע, לא משנה אם זה ילד ששוחה, לא משנה כמה הוא שוחה ב-100 מטר, אתה יודע מה המשמעות של לקחת ילד ממקום אחד למקום אחר, והתוצאות, לפחות באיגוד השחייה, באות לידי ביטוי.

אני חייב להקדים ולהגיד שאני הייתי חבר בוועדת התבחינים כנציג הרשויות, ישבתי בוועדת התבחינים שהתנהלה כשנתיים, להערכתי, כנציג הרשויות. נכון שהייתי במשך כמה שנים יו"ר המנהלת המקצועית של התאחדות "אילת" אבל לא התייחסתי לצד המקצועי, באתי בכובע מסוים. ראיתי במשך שנתיים עבודה מדהימה של כולם, של צוות גדול של אנשים, החל מדודו מלכא, שהוביל את המהלך הזה ועשה את זה בגאון ובגאווה אני אומר את זה פה כמי שחשוף לדברים עשה עבודת קודש, וכלה בלא מעט נציגים שיושבים פה של הגופים שהיו שותפים וישבו לא מעט שעות יחדיו כדי לבנות את התבחינים. מ-2014-2012, של לובצקי, הכינו תבחינים. אין מה לעשות, כשמכינים תבחינים וזה היה ברור לכל חברי הוועדה יש תזוזות. לשמחתי, התזוזות הן לא טקטוניות, הן לא כאלה גדולות, הן בהחלט נותנות מקום לכולם ולמעשה משרתות את כולם. צריך להבין, עד הגעתו של השר חילי טרופר בחנו את הנושאים בכמויות, באו והחליטו לבחון את הנושאים ברמת הישגיות. כמו שאמרתי, הוועדה ישבה אינספור שעות ויש פה קומץ מהאנשים שישבו אלפי שעות, זה לא הגיג, ממש אלפי שעות כדי למצוא את הפתרונות איך לעשות את מערכת התבחינים. בסופו של דבר הציגו לנו סימולציה. דודו השקיע שעות על גבי שעות כדי באמת להכין את הסימולציה הזו וראינו אותה. כמו שאמרתי לסימון, עד שהסימולציה לא מוצגת במועצה הלאומית לספורט ב-22 לחודש אני לא יכול להציג אותה, בטח לא בפורום הזה. אני כן יכול להגיד שבהחלט נתנו מענה לכל מה שצריך שם. זה בנושא התבחינים וחלוקת הכספים לפי התבחינים של האיגודים והאגודות. צריך לזכור שזה רק כ-260 מיליון שקל מתוך כמיליארד שקל של המשרד. זה נכון שזה חשוב אבל יש עוד כמה דברים חשובים. יש פה מישהו שראה את הסימולציה? מכל האנשים, ראשי המרכזים, ראשי האיגודים,

אף אחד לא רק את הסימולציה? אני מהוועד האולימפי, טרם ראינו. הוועד האולימפי לא קיבל את הסימולציה. אתם מעלים את זה ב-22 לחודש למועצה הלאומית,

22-23. זאת אומרת שב-24 כבר אפשר להציג את הסימולציה? בהחלט. אז קודם כל אנחנו נבקש כוועדה, לאחר שהסימולציה מוצגת למועצה הלאומית והיא בעצם צריכה להמליץ על אישורה, לראות את הסימולציה. לפני שהיא חתומה וסגורה ולפני שהיא עוברת כבר לאישור ועוברת למשרד האוצר, אנחנו היינו רוצים לראות הסימולציה. אלון, בבקשה. אלון גרנות מהוועד האולימפי. אם תראו את הסימולציה לאחר שהמועצה תאשר את המבחנים זה חסר כל ערך כי בסעיף 5.1 למבחנים מוגדרת חלוקת הכספים בהתאם לתחומי התמיכה השונים. אם בסימולציה יש עיוותים המועצה צריכה לתקן את האחוזים האלה. אם תעשו תיקון כזה בדיעבד

בדרך כלל במדינת ישראל, היסטורית, ב-25 שנה האחרונות היו ועדת סנדלר, ועדת בורוביץ', לובצקי ועכשיו אנחנו הממוצע למבחני תמיכה כאלה הוא בין 6 ל-10 שנים. אם משרד הספורט יודע להתחייב לוועדה שמיד לאחר אישור המבחנים ע"י המועצה והסימולציה ייפתח מקצה שיפורים לתיקונים בהתאם לבדיקת ההשפעה אמיתית של הסימולציה, זה דיון אחד.

אסור שהמועצה תאשר את המבחנים לפני שהוועדה רואה סימולציה. אני אענה. תודה, אלון, על ההפניה. לשמחתי, אני אומר שוב, בתקופה שלי, בתקופה שאני אמור לשרת את המדינה, אני נתקלתי ביו"ר המועצה הלאומית לספורט אריק פינטו, אני לא הכרתי אותו, זה כמו לקבל מצנח זהב מכל הכיוונים. אריק פינטו אמר את זה בצורה הכי חד משמעית: אין ראה וקדש, כל דבר ייבדק. עוד שנה ייבדקו הדברים. נעבור שנה, ייבדקו הדברים. כל שנה הדברים ייבדקו. זה לא עשרת הדיברות. הדברים ייבדקו בהתאם למה שקורה בשטח. אני הכרתי את אריק מעט, מי שמכיר את אריק מבין שאריק עומד מאחורי הדברים שהוא אומר. מירי שלו, מרכז "עצמה". אני רוצה להגיד לגבי נושא אמות המידה שאוטוטו השנה מסתיימת ועד שיציגו את הסימולציות, עד שיאשרו או יתקנו, הולכים להחיל אמות מידה על שנה שדי צלעה והתחילה איפשהו בחודש מאי. אף אחד לא ידע, אף אחד לא נערך. יש פה איזושהי בעיה.

מבחינת ההגנות, הבנתי שיש הגנות אבל הן לא מספקות. השאלה היא מה אפשר לעשות במצב הזה,

כי זה בעצם להחיל משהו שאף אחד לא יודע לקראת מה הוא הולך? תראי, אני לא אחראי על אישור תקציב המדינה, כמו שאת יודעת. לא, אני מדברת על אמות המידה. אם היה תקציב מדינה כמה חודשים לפני אז בחלק מהדברים לא הייתה שום בעיה. ברגע שהיו מאשרים, הכול היה מחולק בהתאם לתקציב. אישרו את תקציב המדינה וזה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים לחלק את כל מה שאנחנו רוצים. אבל לשאלתך, יש הגנות לכולם. אמרתי את זה בפתיחה. יש הגנות לכולם, כמובן לאיגודים, יש הגנות לאגודות, הגדלנו את ההגנות לאגודות. אני אומר לך שוב, על פי הסימולציה אין דברים משמעותיים. נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל. חנן, קודם כל ברכות לתפקיד ואני מעריך שקפצת למים העמוקים ישר, למים הסוערים, אבל אני לא אוהב את התשובה הזו, בלשון המעטה, כי אתה ניהלת תקציבים, ניהלת גופים גדולים וקטנים, לא יכול להיות שאגודות בנובמבר בנובמבר, אחרי שכבר ביצעו והוציאו תקציבים על סמך נתונים שהיו להם ימצאו את עצמן בשוקת שבורה. זה שלא היה תקציב זו לא הבעיה של האגודות. לא יכול להיות שהאגודות הללו ימצאו את עצמן בדצמבר, אחרי שהוציאו כספים, בשוקת שבורה, כשאין להן מקורות הכנסה, הן יכולות להפוך להיות גירעוניות. אגודות חיות על כרעיים של תרנגולת וה-25% הללו זה המון כסף. מי כמוך יודע, כאחד שהיה בפתח תקווה, שעבור ענף קטן 25% יכולים להחזיק אותו בחיים או לא. עוד דבר אחד קטן. עם כל הכבוד לאיגודים, שכולם מבורכים, בסופו של יום, מי שמצמיח את הספורט בישראל, מי שעושה את הספורט בישראל זה האגודות, ולא יכול להיות שהאיגודים יקבלו הגנות של 90% והאגודות יקבלו הגנה של 75%. זה לא הגיוני כי כל הספורטאים שצומחים, כולל הבחור המוצלח הזה שיושב פה, צומחים מהאגודה שלהם, מהקבוצה שלהם. אחרי זה הם מגיעים לשלב הבא, לשלב האולימפי, העולמי וכו'. אנחנו לא יכולים להרוג את האגודות. האגודות זה לחם קיומו של הספורט בישראל ואם אנשים לא ידעו להפנים את זה ולשמור עליהן אנחנו נהיה בבעיה. לכן הבקשה שלי היא אני לא יודעת עד כמה יש משמעות לבקשה הזו עכשיו, בשלב הזה של השיחה כן להצמיד אותנו ולהעמיד אותנו שווים בשווים עם האיגודים. שנה הבאה, כולם כבר יודעים, יש תקציב, יידעו להיערך, יהיו בורות באמצע,

יצטרכו להיערך כלכלית ותקציבית ומי שלא ייערך ייפגע. אבל היום אנחנו לא יכולים, כשאנחנו בנובמבר, עוד חודש מסתיימת השנה, לבוא ולהגיד: יש לכם הגנה רק של 75%. האגודות ימצאו את עצמן עם חור בכיס, ולא סתם חור. שלפחות יהיה איזשהו מנוף קיומי בכלל. אגב, האגודה של אמיר בוארון 15,000 שקלים בשנה. תעשו חישוב, 25% פחות זה משמעותי. אנחנו נגיע עוד מעט לנוהל משרד האוצר. לפני שאני עובר ליורם ארנשטיין אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לשר התיירות, סגן אלוף אירופה לשעבר, ספורטאי-על, יואל רזבוזוב. תודה לכבוד יושב-ראש ועדת המשנה של הספורט. הגיע הזמן שתהיה ועדה מיוחדת לספורט הישראלי. סגן ראש מינהל הספורט, חנן חברי, ברכות על התפקיד. אנשי הספורט, אנשי האיגודים, אגודות, מרכזים, חבריי הספורטאים, ויקי, אלוף עולם, ברכות. באמת כיף להיות כאן היום. ועדת משנה לספורט, ועדה ראשונה שסימון מוביל, סימון גדל מהשטח של הספורט, הוא מכיר את כל הבעיות בספורט. אני יכול להגיד לכם שבכנסת, מהניסיון שלי, אין קואליציה או אופוזיציה, הספורט הוא בקונצנזוס, פשוט צריך לדעת לתכלל, לרכז, לעבוד ביחד כנסת מול משרד הספורט. סך הכול גם שר התרבות והספורט, חילי טרופר, מאוד בעד לקדם, ואני בטוח ששיתוף פעולה בין הכנסת, בין סימון שמוביל את זה בכנסת, למשרד, יניב את הפירות. זה שאתם יושבים פה, יכולים לבוא ויש לכם כתובת להגיד את הבעיות שלכם דווקא כאן, בוועדת הכנסת, אני בטוח שזה יביא לכך שהתהליכים האלה יהיו יותר מהירים. לפעמים זה עניין של זמן כי כל אחד עסוק בתחום שלו, במשרד שלו ובאגף שלו, אבל כשהדברים עולים כאן אז התהליכים פשוט אוטומטית,

יותר מהירים ויותר נכונים. יש כאן אוזן קשבת, זה דבר הנכון. אני היום לא בכנסת, אני בממשלה, אני לא במשרד הספורט, אני שר תיירות, אבל הספורט אתם יודעים את זה, לא צריך להגיד הוא בלב שלי. אני עדיין ממשיך לקבל המון פניות ובקשות. אני תמיד זמין, תמיד מוכן לסייע במה שאני יכול, וכמובן שכשר התיירות אני מוכן ורוצה לקדם את התיירות דרך הספורט. אירועי ספורט הם ממחוללי תיירות, זה עשרות-אלפי לינות. תעשיית הספורט תיתן פרנסה לתעשיית התיירות, שסבלה גם כך במשך 20 חודשים כשהמדינה הייתה סגורה. אז יש פה הרבה ממשקים, הרבה שיתופי פעולה. דיברתי גם עם השר, אנחנו נעבוד במשותף ונקדם כמה שיותר אירועי ספורט. אנחנו צריכים להראות לעולם שכמדינה מתפתחת, מתקדמת, יש לנו כאן ספורט, ספורט ברמה גבוהה, ואנחנו גם יודעים לארח יפה.

בתחרויות הבינלאומיות שהיו כאן, אנשים מאוד נהנו ורצו לחזור לכאן עם אירועים יותר גדולים, יותר רציניים, עד אליפויות אירופה, אליפויות עולם, כי אנחנו יודעים באמת לארח. אנחנו עם שיודע לארח. אני אשמח להשתתף בנושא. כשאיש ספורט באמת ניסיתי להוביל את הספורט בכנסת ככל יכולתי אבל היינו באופוזיציה, היה יותר קשה, היום סימון הוא חבר קואליציה אז הוא קיבל את ועדת המשנה של הספורט, באמת ועדה סופר חשובה לספורט הישראלי וביחד עם המשרד יוכלו לעשות דברים גדולים. הכי חשוב, ואני חוזר על-כך, שיש לכם כתובת, כתובת ברורה לאן לבוא, לאן לגשת. אתם רוצים דיון בנושא כזה או אחר? תמיד יהיה פה מישהו שישמע, מישהו שגם מבין, מבין את המטריה, מבין מה זה ספורטאי בודד, מה זה אגודה, מה הצורך של אגודה, מה הצורך של מרכז, מה הצורך של איגוד, מה הצורך של הוועד האולימפי, הוועד הפראולימפי, את כל את כל ההיררכיה.

חושב שיש פה שילוב נכון. אנחנו נצליח רק אם נעבוד ביחד, בשיתוף פעולה, לא נתחיל להתווכח, לא צריך להתווכח פה, לא על קרדיטים פוליטיים, פשוט לפעול לטובת הספורט. אני חושב שנוכל לקדם, ודווקא אני חושב שבממשלה הזאת, שבאה לעבוד וכולם מרגישים את זה, יש נכונות ויש אפשרות לקדם את הספורט לאפיק אחר. חברים, תודה רבה לכם. סימון, שיהיה בהצלחה. חנן, שיהיה בהצלחה. בהצלחה לכולכם. שרק נצליח ונביא תוצאות. תודה רבה לשר התיירות, אני ממש מעריך ואפילו מתרגש. אנחנו נעבור ליורם ארנשטיין, מנכ"ל מרכז הפועל. אדוני היושב-ראש, אני חבר המועצה הלאומית לספורט ואני רוצה שתבין, אתה והאנשים שיושבים כאן ושומעים אותנו, אלה ששומעים אותנו מחוץ לדיון הזה ואלה שיקראו את הפרוטוקול, שעד היום מועצות לאומיות בעצם קיבלו את הערות הציבור על פי ההליך שמקובל וזימנו כל אחד לדיון בכדי לשמוע מה יש לו לומר. אנחנו, כחברי מועצה שיושבים, בעצם אין לנו מושג מה היו הערות הציבור. הערות הציבור צריכות לתת לנו את הכיוונים הנכונים כיצד לראות האם אמות המידה באמת תוקנו בהתאם לצורך כי יכול להיות שיש טענות מעולות. בסופו של יום אנחנו מוזמנים לשבוע הבא ואני מעריך שההליך יהיה שאנחנו גם נדע בצורה נכונה מהן הערות הציבור החשובות. בכל מקרה, אני רוצה שהציבור יבין, השינוי כאן הוא משמעותי, ולא בכדי חנן אמר שהשינוי במה שמוביל את הספורט הישראלי הוא לא הכמות אלא האיכות. זה שינוי משמעותי ויש סיכוי מאוד-מאוד ישיר שתוך שנה-שנתיים חלק מהתאגידים,

אגודות ואיגודים, יקרסו, מכיוון שלהפוך פתאום גישה בתוך שנה או שנתיים זה לא פשוט. לכן אני חושב, כמו שאמר פה אלון, שהוא הנציג המקצועי שלנו בוועד האולימפי ועבד יחד עם הוועדה, העובדה היא שאנחנו לא יודעים והנושא של השקיפות הוא מאוד מאוד חשוב איזה שינוי היה מאז שהמועצה הלאומית החליטה לפרסם את הטיוטה לציבור ומה קורה היום בטיוטה הזו. אין לנו מושג. אני יכול לומר לך שניסינו מספר פעמים לקבל את השינוי אגב, בין הטיוטה שאושרה ע"י המועצה לבין הטיוטה שפורסמה כבר היה הבדל. אני יכול לציין הבדל אחד מהותי שהאינטרוול שנתנו לחברי ועדת התמיכות על 10% מהתקציב השוטף של הספורט הישראלי הוא נושא שהועבר לתוך הטיוטה שפורסמה לציבור אבל לא אושרה ע"י המועצה. לכן אני אומר את הדברים והדברים לטעמי חמורים מאוד. אני לא יודע מה תהיה התוצאה שתוגש לנו ב-22 לחודש, ממש לא, אדוני היושב-ראש. אני מאוד-מאוד סקפטי. אני לא יודע מה בעצם מכינים לנו. חנן, מה שאומר בעצם יורם ומה שנאור קודם ציין, שהם בעצם המנכ"לים של המרכזים הגדולים של הספורט הישראלי ואני יודע שאתה חדש, נכנסת לתוך הסערה הזו אלה דברים שהם מרגישים הרבה מאוד שנים, שדברים נעשים ללא קשב לשטח. כשאני מדבר על השטח יש פה אנשים שמנהלים את הגופים הכי גדולים. יושב פה אלון, שהיה נציג הוועד האולימפי במשך 3 שנים בכל הדיונים ועשה עבודה באמת באמת עמוקה, ישבתי אתו היום והוא אומר לי: סימון, אני לא יודע מה בסוף יגיע מבחינת התבחינים למועצה הלאומית. אז נושא השקיפות, חנן, צריך להיות אחד הדברים הכי חשובים בתפקיד החדש שאתה לוקח על עצמך, שכל אחד ואחת שמנהלים את הספורט הישראלי יידעו מה קורה, למה זה מקבל כך ולמה הוא מקבל כך, כמה אני אקבל בשנה הבאה, כשמורידים לי תקציב למה מורידים לי תקציב, ואם אפשר לדון בהורדה של התקציב ולתקן את זה אז להיות קשובים ולתקן את זה, כי בסוף, כשיתחילו לחתוך תמיכות לאיגודים ולאגודות, כמו שאמר יורם ארנשטיין, הם פשוט לא יתקיימו. אני חוזר על כך פעם אחר פעם, פעם אחר פעם: הספורט הישראלי בנוי, ותמיד יהיה בנוי, על אגודות הספורט. יש אגודות שבלי התמיכות האלה של כמה אלפי שקלים הן חדלות, פשוט לא יכולות להתקיים. אלון, בבקשה.

אני חייב להגיד שבעקבות הדיון הקודם בוועדה של שרן, עוד לפני שוועדת המשנה מונתה, אנחנו, כוועד אולימפי, ראינו שינוי בגישה של משרד הספורט, כנראה שהם הבינו,

תודה לשרן, שלא יושבת פה, כי המעורבות של הכנסת חשובה מאוד. זה מיקם את המשרד טיפה אחרת. הוועד האולימפי הוזמן לפגישה במשרד הספורט, חנן ישב בפגישה הזאת יחד עם דודו מלכא, יחד עם אריק פינטו, גילי לוסטיג,

איתי ביחד, ואני יכול להגיד שלפחות לגבי הערות הציבור של הוועד האולימפי עברו אתנו הערה-הערה. ההערה שיורם דיבר עליה למשל, סעיף 5.3 המפורסם,

אני יכול להגיד שבערך 80%-90% מההערות שהוועד האולימפי הגיש כהערות ציבור למבחני התמיכה הוטמעו במסמך. עוד לא ראיתי את המסמך הסופי כמובן אבל הוטמעו שם כהערות. אני לא רוצה לחשוב על מצב שהראו לנו מצג שווא אז אני מניח שהערות האלה אכן הוטמעו. לכן יש משמעות לסימולציה וחשוב שתראו אותה לפני כן. אמרתי את זה קודם. החשיבות של הסימולציה היא לא מה יקרה ב-2021 ולא מה יקרה ב-2022. זה שנים עם הגנה, השינויים יהיו מינוריים ואף אחד לא ירגיש את הספינה מטלטלת. אבל החל מ-2024 סביר מאוד להניח, כי זה המהות כשמייצרים שינוי כל כך משמעותי, ובזה יורם צודק במאה אחוז אני לא יודע להגיד לכם כי אין לי סימולציה, אבל גם אם יראו למועצה סימולציה על 2021-2022, זה חסר ערך. את הסימולציה צריך לראות בלי הגנות כי זו המשמעות המלאה של המבחנים האלה. המשמעות המלאה של המבחנים היא כשאין הגנות, מ-2024-2025.

אם פתאום ענף מסוים עולה ב-50%, אז גם מישהו אחר נופל ב-50%. זה משחק סכום אפס.

כל עוד התקציב לא הוכפל, אם 260 המיליונים מחולקים בצורה אחת או אחרת, מישהו מרוויח,

זה תמיד כך. זה כלים שלובים. סליחה שאני עכשיו עונה מטעם המשרד. בסופו של דבר הם מתווים איזשהו תהליך שהם רוצים לשנות. אז אם אנחנו נסתכל מה יהיה בעוד 4 שנים, יש כאלה שייפגעו, אבל אם הם רוצים ללכת לשינוי הזה אז הם צריכים לתת את פרק הזמן, ומצד שני, אם הם קובעים לעצמם שב-2024 כולם צריכים להתיישר אז אנחנו צריכים להתיישר. אבל, נאור, אם לדוגמה תבין את הטכניקה לקחת את רצועת הישגיות ולא שמת עליה מספיק כסף כי אתה אומר שאתה רוצה לבחון ענפים הישגיים, ואתה תגלה ענף שיש לו הישגים, שיש לו אליפויות עולם לא עולה מספיק - - - אז יש לך את הסימולציה עכשיו. אתה לא תראה את זה בסימולציה מהגנות, תוכל לראות את זה רק בסימולציה בלי הגנות. ההגנות מסרסות.

פה אנחנו מסכימים על זה. קודם כל לראות את הסימולציה. כן, אנחנו חייבים לראות סימולציה.

שומע כאן דיון עומק עם מיליונים, מפחיד אותי קצת המספרים האלה, אבל יש כאן שיח, מקשיבים אחד לשני ובאמת מחפשים את הפתרונות.

שזה מה שישפר את הספורט הישראלי,

יקשיבו ובסוף יהיו גם תוצאות. שוב תודה לכם, בהצלחה.

רבה. כן, בבקשה. אני רוצה ברשותכם להאיר זרקור קצר על ענף הכדורעף. אני אלאה אתכם 5 דקות אבל חשוב לי שתשמעו כי זה די מחבר את כל מה שנאמר פה. אני רוצה להודות לך על קיום הוועדה ולברך את חנן על כניסתו לתפקיד. אני יושב פה כמנכ"ל איגוד הכדורעף. בעשור האחרון הייתי שחקן,

עשיתי את הכול. ענף הכדורעף פעיל בישראל כ-90 שנה. חוגג בשנה הבאה 90. אמנם בשנים האחרונות קצת קשה לנו בנושא של ההישגים הבינלאומיים כמו שכרגע אמות המידה מכוונות. אנחנו מתחרים באירופה, יבשת מאוד מאוד קשה. בנוסף, גם ברמת הפופולריות אנחנו נאבקים וקשה לנו להתחרות עדיין מול הכדורגל והכדורסל.

ענף הכדורעף הוא ענף השלישי בגודלו. יש לו 6,000 ספורטאים וספורטאיות בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, בערים הגדולות, בהתיישבות ועד המגזר הערבי. יש היום מעל 80 אגודות ספורט שעושות כדורעף, מעל 500 קבוצות בכל הארץ שמשחקים בהן כדורעף. 47% הן ספורטאיות. 20% מסך הספורטאים הם מהמגזר הערבי, שמדברים כל כך היום על הפרויקטים. שתי קבוצות נשים בליגת העל הן מהמגזר הערבי, נצרת ועילבון. לצד כל זה אנחנו מפעילים 10 נבחרות,

נשים,

יש לנו קבוצות שמשחקות בדרך קבע בגביע אירופה והשבוע הפועל כפר סבא ומכבי חדרה יארחו בישראל. למה אני פה ואני נרגש וגם לא ישן טוב בלילה בימים האחרונים?

2014 יישם משרד הספורט את מסקנות ועדת לובצקי. ועדת לובצקי בשורה אחת אמרה: בואו נגדיל את מספר הספורטאים והספורטאיות בישראל. בא איגוד הכדורעף, השקיע זמן, משאבים, אנרגיה, הכפיל את מספר הספורטאים והספורטאיות שלו. ככל שגדלנו מבחינת היקפים ספורטאים ומקומות כך התקציב קטן, גם ברמת האיגוד וגם ברמת האגודות. רק לסבר את האוזן, אם אמות המידה ייכנסו, תקציב התמיכות של ענף הכדורעף ייחתך ב-50%. היו 10 מיליון ב-2019, זה ירד ב-2022 ל-5 מיליון. כנ"ל קיצוץ דרמטי בתקציב האגודות שגדלות ופעילות. אחרי זה אני ארים לגרי והוא גם ינחית. אמות המידה החדשות יביאו לפגיעה אנושה בענף הכדורעף. סגירת אגודות, פיטור מאמנים ועל לא עוול בכפינו. המדינה אמרה לנו: בואו תגדילו, עשינו, נלחמנו, גדלנו, והיום, ביום אחד הופכים את הקערה. זכותה של המדינה, זכותו של משרד הספורט והוא סוברני, לשנות, וגם צריך לשנות, אבל צריך לעשות את זה בתבונה ולא לפגוע ולשפוך את התינוק עם המים. יש לי כמה שאלות ברשותכם ואני מסיים. האם ההעפלה של הנבחרות הייצוגיות לטורניר אליפות אירופה הינה חזות הכול? אם עכשיו ניקח את מלוא המשאבים שלנו ונעפיל לאליפות אירופה, כמו שעשינו בזמנו עם פרויקט זלינגר, זה חזות הכול של הספורט? האם לא נכון להמשיך ולהגדיל את הספורטאים, הנשים,

בפריפריה, במגזר, להמשיך ולהתפתח? הספורט בסוף הוא גם תרבות. אני מכבד את ההישגים ואת תפיסת העולם אבל זו לא חזות הכול. מדוע ענף הכדורעף הנשי, שהוא הספורט המגדרי המוביל בישראל לצד הכדורסל כאשר מונים את הנשים ואת הגברים, אינו הופך להיות ענף-על? ענף-על הוא על פי מספר הגברים, אנחנו מבקשים שענף-על יספר גם לפי מספר הנשים. בשנתיים האחרונות שעובדים על תבחינים, לא היית בדיונים? לא השמעת את הדברים שלך?

אני יכול גם להביא לכם מכתבים שנשלחו עוד בזמנו לשרה מירי רגב ולכל ראשי המשרד. אני כבר צועק מעל שנה, יכול להיות שעכשיו ישמעו יותר את הצעקה שלי. אני יכול להעביר את כל התכתובות, את כל האמירות, גם לחברי הוועד האולימפי, שהם ידידנו ומסייעים לנו, וגם לראשי הספורט. הכול ממוסמך וכתוב. הייתי גם בצוות של הוועדה בהתחלה והדברים היום נראים אחרת. למרות זאת אני מבקש לתת תשומת לב לאמות המידה העתידיות ולראות איך אנחנו לא שופכים את התינוק עם המים ומאפשרים לאיגוד הכדורעף, לאגודותיו,

למאמניו, להמשיך לפעול ולגדול, כי אנחנו רוצים להיות בכל המקומות מעבר ל-80 האגודות. אני יודע שיש אוזן קשבת גם של השר חילי טרופר,

גם של אריק פינטו מהמועצה וגם של ידידיי מהוועד האולימפי, גילי ואלון, ואני מבקש שתיקחו את זה לתשומת לבכם כדי שלא נפגע באיגוד הכדורעף. איגוד הכדורעף עולה מחר על שולחן הדיונים שלנו, לא כי הוא ניזוק בצורה כזו משמעותית בשנה הבאה אלא כי שמענו את הזעקה - - - אבל הוא לא מדבר רק על שנה הבאה, הוא מדבר על 2024. בשנה הבאה הוא לא ניזוק. הסתכלנו קדימה בעקבות ההיכרות רבת-השנים שלנו והעבודה המדהימה שהם עושים ומה שהוא הציג פה, גם ערבים, גם נשים, שזה אחד מהדברים הכי משמעותיים שבכלל הממשלה מובילה וכמובן גם משרד הספורט.

אם אני לא טועה, זה עולה על שולחן הניתוחים אצלנו כדי לראות איך לא פוגעים בהם. ענף הכדורעף הוא חשוב לנו. יניב הציג את כל הנתונים פה. מבחינתנו זה ראה וקדש. אנחנו הולכים לשמור עליו. אז אני הייתי מבקש ממך אחרי הדיון שיש לכם לעדכן אותי ולעדכן את איגוד הכדורעף.

מה שחשוב, סימון, הוא שתחולת התבחינים, אם מתחילים את זה עכשיו ולא בשנה הבאה, מקצרת להם את זמן ההתאקלמות בשנה. היא מורידה להם כבר שנה בכל מה שקשור. לכן חשוב מאוד שלא יחילו את זה על השנה הזו, כמו שביקשנו, אלא משנה הבאה, ואז יהיה להם יותר קל גם להתארגן ככל שיהיו להם שינויים. הסיבה שנתנו 3 שנים הגנה היא בגלל שהמשרד התעקש לקיים את זה. בגרסה המקורית היו רק שנתיים הגנה יורם, תיזכר במועצה השנה השלישית של ההגנה הוספה בגלל היישום הרטרואקטיבי. אז אני מדייק יותר את מה שאנחנו מבקשים שיתחילו את מה שרוצים לשלוש שנים משנה הבאה, לא מהשנה הזו. זה הדיוק שאמרתי. אבל אז מה שיקרה לך זה שאין לך הגנה כבר עכשיו לענפים שקיבלו הגנה ב-4 השנים האחרונות. מבחני לובצקי קובעים הגנה אחת פעם ב-4 שנים. אם מישהו ב-4 השנים האחרונות קיבל הגנה אני לא יודע מה קרה בכדורעף הוא לא יקבל השנה. אני למדתי פה הוראת מעבר. אתה מכיר את זה?

אבל צריך להבהיר את זה כי זו נקודה

המועצה העליונה לספורט בהחלטתה קבעה כבר שהתבחינים יוחלו ב-2021. אני בעוונותיי לא רואה סרט שהמבחנים החדשים לא ייושמו ב-2021 כי אם המועצה אישרה את זה - - - אז אתה אומר שאנחנו סתם יושבים פה.

אני אומר שלמשל הנושא של הסימולציה הוא מאוד קריטי כדי שייושמו מבחנים נכונים, אבל אני חושב שעל מועד היישום הרכבת הזאת יצאה מהתחנה, חבל לבזבז את הזמן של הוועדה. הילה בר דוד, יו"ר מינהלת ליגת העל לנשים בכדורסל, בבקשה. צהריים טובים לכולם. אני דווקא מברכת אותך על הישיבה השנייה והחשובה הזאת, חברי סימון. אני חושבת שאתה שם על סדר-היום ולא מוותר על נושא שבעצם כואב לכל היושבים בחדר, לגברים ולנשים, ואני אשמיע את קול הנשים. נגעו בזה חבריי מקצת לפניי ואני אדגיש ואומר. קודם כל, אני מאחלת בהצלחה לחנן שהצטרף למשרד התרבות והספורט רק לאחרונה. נפגשנו במסגרת הכובע שלי כיושבת-ראש מינהלת ליגת-העל לנשים בכדורסל, נפגשנו בפגישות בפתח תקווה. אני יודעת שהיה חשוב לו מאוד לדאוג למעמדן של נשים בספורט גם שם ואני בטוחה שהרוח שלך באה אתך גם למשרד. למען ההגינות, גם ישבנו עם משרד הספורט ממש בשבוע שעבר על מנת להיערך לתקצוב שלנו, ואני יודעת שכולכם ישבתם כבר עם משרד הספורט, אבל לא באמת ירדנו לרזולוציות של מבחני התמיכה. אין ספק שאנחנו הנפגעות המשמעותיות במבחני התמיכה. אני חושבת שאם בעבר זו הייתה זרוע שמקדמת את תחום הנשים בספורט בכלל, בכל ענף, זה לא משנה היכן, אז פה זה בדיוק פוסל ומוחק את הנשים. אני שואלת את עצמי בקול רם וגם אתכם, הרי חלקכם גם חברים במועצה הלאומית לספורט, איפה קולכם? איך אתם מאשרים בכלל תבחינים כאלה? או איך התוכנית אושרה אם יש כל כך הרבה סימני שאלה וכל כך הרבה דברים שעוד נשארו פתוחים? אפשר תמיד לעצור את הכול, להרים ידיים ולהגיד: אנחנו עוצרים את החלוקה הלא הגיונית, הלא שוויונית, הלא צודקת הזאת, כי הרעיון הוא לקדם את מעמד השחקן והשחקנית הישראליים. לפי מה שאני קוראת בתבחינים, אנחנו מחזקים את נושא הזרים והזרות. אז אני לא יודעת על איזה שחקנים ישראליים אנחנו מדברים. אני רואה פגיעה אנושה, אנושה, בספורט הישראלי. אני לא רואה כחול-לבן בכלל וזה קצת לא תואם את האג'נדה של השר ושל רוח המשרד. אז אני שואלת שאלה כואבת: איך זה מקדם ומשרת את הספורט הישראלי? זה פעם אחת. הדבר השני, אנחנו רוצות לדעת שאנחנו לא נפגעות ולו בפסיק אחד מהתקציב שניתן לנו אשתקד. נהפוך הוא. הייתי רוצה שמשרד התרבות והספורט יציג לנו תוכנית ל-5 שנים קדימה עם קידום השחקנית הישראלית, עם קידום הנשים בספורט. ותסלחו לי, אני לא מזלזלת בזה, זה לא מספיק רק שיהיה קהל, איפה התוכנית האסטרטגית לקידום השחקנית הישראלית ולא להגדלת הזרות? יהיו פה הרבה דיונים. אחד מהדיונים בשבועות הקרובים יהיה בנושא ספורט הנשים ותקציבי ספורט הנשים, לאו דווקא לגבי התבחינים האלה, גם לגבי העתיד. אני רואה את הוועדה הזאת ואת תפקידי בכנסת לא כסוגר סתימות שנמצאות עכשיו אלא לגבי העתיד, לעזור דרך משרד הספורט, בכנסת ישראל, דרך שר האוצר וחברים נוספים, לפחות להכפיל את התמיכות בספורט הישראלי, כמובן גם לספורט הנשים. אז זה לא יהיה זבנג וגמרנו, יהיה פה תהליך וספורט הנשים יזכה לתפקיד מאוד-מאוד חשוב בוועדה. הילה, אני אחסוך לך. אני חושב ששמעתי יותר מפעם אחת את השר ואת המנכ"ל, הנשים מקבלות תקציבים גדולים בשנה הבאה. הוא אמר ששקל אחד לא יהיה פחות ממה שקיבלו בשנה קודמת. אני אומר פה, אני מכיר את המספרים, המספרים עלו בצורה משמעותית, אנחנו שמחים על זה. זו המדיניות של השר.

יאיר רוזי, בבקשה. תודה. יושב-ראש הוועדה ואורחים נכבדים, שמי יאיר רוזי ואני מנכ"ל קלוב תעופה לישראל, עוסק בתחום ניהול ספורט בשנתיים האחרונות, לאחר קריירה של 27 שנה בתחום מערכת הביטחון. באתי להשמיע פה את הקול של האיגודים הקטנים והאגודות הקטנות הייחודיות של ספורט התעופה ואחרים. אנחנו רואים צורך להשמיע את קולנו כי לעתים האתגרים שלנו גדולים. אם ניקח את תחום הספורט התעופה, לארגן צינורות הצנחה, לארגן מנחתים, מטוסים, דאייה, גלישה אווירית, מקומות לקפיצה, זה לעבוד מול הרבה רשויות, לעבוד על פרויקטים גדולים, ולעתים לאיגוד קטן קשה מאוד לעשות את זה. הוא נדרש גם לסיוע מיוחד ולהסביר לעתים את הבעיה והמורכבות של הדברים שלו. זה מביא אותי להערה הראשונה והיא שאני הייתי שמח לראות במבחני התמיכה מנגנון ערעור מובנה שנותן איזושהי סמכות למינהל הספורט או לגורם בעל סמכות אחר שיכול לשמוע אותנו, יכול לשמוע בעיה פרטנית של איגוד של האגודה ויכול לקבל החלטה בגדר הסמכות שתינתן לו כן לעשות דברים מעבר למבחני התמיכה הרגילים. מנגנון ערעור כזה כרגע לא קיים להבנתי. אנחנו חושבים שלתת את מרחב ההחלטה הזה לגורם בעל סמכות זה דבר חשוב. הדבר השני מתקשר למה שדיברו פה על סימולציות. אנחנו רואים חשיבות לרדת ברמת הסימולציות עד לאגודה הבודדת, עד לאיגוד הבודד, וזה במטרה לאפשר לנו זמן היערכות גם מבחינת הכללים, כללי הספורט שלנו, כללי הליגות שלנו, לאיזה יעדים וקהלים אנחנו מפנים את המאמצים שלנו, לשנות את תוכניות העבודה שלנו. זה הרי גם לא ייקח יום אחד ואולי גם לא שנה אחת, אבל צריך לשנות פה ולהתאים את זה לשיטה החדשה. כמו שהזכיר פה ידידי, לובצקי היה ב-2014 ואז היו התאמות לכל האיגודים והאגודות, כרגע נכנסים בשיטה חדשה שעדיין לא ברורה לנו ואנחנו לא מחודדים על המבחנים עד הסוף, אבל אין ספק שנצטרך לבצע התאמות בתהליכים שלנו שיחייבו גם מול הפדרציה הבינלאומית וגם מול הכללים והשיטות והליגות. לצורך זה אנחנו מבקשים שהסימולציה תהיה פרטנית. הדבר השלישי הוא שיהיה תקציב בסיסי מעבר להישגיות, תקציב בסיסי למנגנונים. חייבים לאפשר איזשהו תקציב מינימלי לקיום - - - יש. זה קיים. הוא הוגדל, הוא הוגדל מ-150,000 ל-200,000 שקלים. תקציב שלא מותנה בהישגים.

אתה פשוט לא מכיר את המבחנים אם אתה אומר את זה. יש היום והוא הוגדל. יש 200,000. אם יש מצוין. ההערה האחרונה מתקשרת למה שהשר אמר בקשר לאירועים בינלאומיים. אנחנו רואים גם חשיבות בהבאה של אירועים בינלאומיים לישראל מבחינת התיירות, פיתוח קשרים וכדו'.

עם איגוד הצניחה הישראלי, נמצאים כרגע במסע להביא את אליפות העולם בצניחה חופשית לאוקטובר 2024. הגשנו עכשיו bid שידון בינואר בפדרציה הבינלאומית. ההשקעה בדברים האלה היא משמעותית, היא קשה, היא בטח קשה לאיגוד קטן, ואנחנו חושבים שיש מקום לסייע גם לאיגודים קטנים להביא אירועים גדולים. תודה רבה, אבל זה לא הנושא שאנחנו נדון בו עכשיו. אנחנו נקיים דיון שלם על הנושא של אירועי ספורט בינלאומיים. אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד גם למדינת ישראל ואנחנו נבקש גם משר התיירות להגיע לפה כי צריך לאחד כוחות בין משרד התיירות למשרד הספורט ולהצליח בנושא הזה. עמירם הלו, בבקשה. שלום לכולם, עמירם הלוי, יו"ר איגוד הכדורסל. כבוד לנו. הכבוד כולו שלי. אני מבקש להצטרף לדברי מנכ"ל הכדורעף. יש לנו בעיה בהגדרות. המדינה, הממלכה, צריכה להחליט: אנחנו רוצים לגדול או רוצים להיות טובים, כי לא יכול להיות שבעקבות גידול במספר המשתתפים אין שינוי בתקציב. העוגה נשארת אותה עוגה.

לצערי, אני לא רואה מדיניות שנקבעה ובאמת נותנת מענה לשני הדברים. לטעמי, זה אבסורד אחד גדול.

אני מבקש להצטרף לאמירה של יושבת-ראש מינהלת הנשים,

קבעו מבחן תמיכה לשחקן הישראלי, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות אבל אני חושב שזה שווה בדיקה, אמות המידה, המינונים, בלתי הגיוניים בעליל. נושא השחקן הישראלי לא לגמרי תפור. ביום-יומיים הקרובים אנחנו יושבים על מסמך אחרון. יש ממש השבוע פגישה בנושא הזה. רק אתמול בערב קיבלנו איזשהו מידע, כולל כל מיני דוגמאות, סימולציות. אין לי מה לפרט כי אני לא בקיא עוד לגמרי בכל הפרטים, אבל מבחינת הנשים, אני חוזר פה,

ומצטט את מילותיו של השר: שקל אחד לא פחות לנשים. גרי, בבקשה. גרי אברמוביץ', יו"ר מועדון הכדורעף של הפועל כפר סבא. קודם כל, ברכות לחנן ולכל מי שהצטרף, ברכות לוועדה, חשיבותה היא אין-סופית. סימון, כולנו נתמוך בך. אני לא חושב שמעולם עשו דיונים באסטרטגיה של הספורט הישראלי, מה רוצים, איפה העיריות בכל המשקולת הזאת, איפה דמי השימוש, איך פועלים בספורט. אין ספורט בלי אגודות. אגודות לא יכולות לחיות מסללומים שוועדה אחת מחליטה כך, השנייה מורידה 20%, מעלה 20%, עם הגנה, בלי הגנה. אחד, עוגת אגף הספורט היא קטנה ומצחיקה. 260 מילון שקל מדינה שתקציבה מאות רבות של מיליארדים מגוחך. אם אתם יכולים להתכנס, אותם שרים ביחד, ולעזור לשר הספורט להגדיל את העוגה, חלק גדול מהבעיות ייפתרו, כי בסוף אנחנו רבים על אותה פרוסה ומחלקים אותה מימין ומשמאל, כי אם מעלים לזה אז ירד לאחר. יורם, כמה שנים החלוקה של התמיכות היא 260 מיליון שקל פלוס-מינוס? בסביבות 3-4 שנים,

זה גדל. מצד שני, יש יותר אגודות אז הכסף שהאגודות מקבלות פוחת. ברור, אני מבין את זה, בגלל זה אני שואל את השאלה. לפני 10 שנים, בערך נומינלי, אותם כספים מקבלות האגודות, כי לא מגדילים את השמיכה. אם היו מגדילים את השמיכה, כמו שגרי אומר, היו מוסיפים תקציב אז היה על מה לדבר, היו יכולים לקבל. סימון, כל עוד משרד הספורט לא יבסס בשפה המקצועית טייס אוטומטי הרי הגידול באוכלוסייה מייצר גידול בעוסקים בספורט, באופן טבעי הכול כל הזמן גדל טייס אוטומטי שמעדכן את גודל העוגה אחת לשנה, אחת ל-4 שנים, אחת למחזור אולימפי, לא משנה, הבעיה הזו לעולם תישאר. כשהיית עוד יושב-ראש איגוד השחייה ישבתי אצלך באיגוד ואמרתי שאנחנו כצוות שדן במבחנים דן באיך לחלק את הכסף, לא בגודל העוגה, כי זו לא הייתה הסמכות שלנו. בסוף זו סמכות של משרד הספורט, זה התפקיד המרכזי שלו. אם הוועדה הזו תגרום לכך שיהיה טייס אוטומטי במשרד הספורט, עשית את שלך ל-4 שנים הקרובות, לכל הקדנציה, כי זו ה-בעיה, שאין בעצם טייס אוטומטי שאומר: אני בשנה מסוימת על 250 מיליון, תוך 4 שנים אני גדל ל-275 מיליון, כי האוכלוסייה גדלה, כי מספר העוסקים בספורט גדל, ואז מה שקורה שהתמיכה פר-קפיטה בישראל היא התמיכה הכי נמוכה בספורטאים הישגיים ב-OECD. אני רוצה להגיד לך ואני אמרתי את זה פעם, פעמיים ואני אגיד את זה פעם שלישית בכנסת חייבים להבין לתקציב הבא, ופה אתם צריכים להשתמש בי בצורה הכי מרכזית, שתקציב הספורט חייב לפחות להיות כפול אם לא יותר. את זה עושים ע"י מודעות, מודעות, מודעות בכנסת. אני עושה את זה יום-יום ואנחנו נעשה דברים אדירים פה לספורט הישראלי בכנסת, גם בנושא של אירועים וגם בנושא של שדולה.

כשהמודעות הזו עולה כל הזמן ומגיעה גם לשר ולשרים זה לא רק שר אחד אנחנו נצליח בזה, ונצליח בזה כולנו. אם אנחנו בוועדה הזו נדע להעלות דברים, להיות רציניים, אנשים יגיעו לדיונים, נדבר על זה, הדברים האלה יעלו ואני כבר מרגיש, אני אומר לכם את האמת, במשרד, שע"י הוועדה הזאת ושיתוף פעולה אנחנו נגיע להישגים, לא בגלל שאנחנו כאלו מוצלחים ואני כזה גאון, בגלל שבאמת הם קשובים ורוצים לעבוד למען הספורט הישראלי. חד-משמעית אני אומר את זה. אני מציע שאתה בתור הדמות שמובילה תנסה לעגן בכנסת שאחוז מסוים מהתל"ג של ישראל יוקצה תמיד לספורט, אחוז מסוים, לא יודע מהו 1.5%, 0.75% - ואז עולם הספורט הישראלי ישתנה, כשבתוכו יהיו כל המורכבויות האחרות שדיברנו, שזה אין-סוף דיונים. זה חלק אחד. חלק שני, לגבי הכדורעף. הכדורעף כבר מקוצץ שנתיים וחצי בפועל. הוא לא חיכה לקיצוצים שיהיו בתבחינים החדשים.

הפועל כפר סבא, המועדון הכי גדול בכדורעף הישראלי, עם 34 קבוצות איכותיות, קיבלתי ב-2018 1.206 מיליון. בשנת 2020 קיבלתי 622,000. מספרים בדוקים. זאת אומרת, אני כבר ב-50%. שלחתי מכתב לשר לפני שנה, מהלשכה ענו לי אחרי 3 שבועות: ירדתם רק ב-10%. אני אומר לו: מאיפה 10%? זה לא נכון, הנה המספרים. שלחתי מכתב שני, אחרי 3 שבועות: ירדתם רק ב-10%. אמרתי: בוא לא נתווכח על מספרים אבל העובדות הן עובדות וענף הכדורעף כבר קוצץ מראש.

כשבאים לדיונים האלה מחר,

קחו בחשבון שהאגודות ירדו קודם, האיגודים עכשיו התחילו. יניב התחיל עכשיו להרגיש את האיגודים כי לקחו לו תוכניות. האגודות ירדו קודם בכדורעף. עוד שתי נקודות קצרות: אחת, כחול-לבן, השחקנית הישראלית, לא לפגוע בזה, אבל לשנות קריטריונים כי נוצרו שם מצבים אבסורדיים, עשו בלי שיקול דעת את השנה הראשונה, חייבים להמשיך. ודבר אחרון, ענף הכדורעף בהגדרת ענף מועדף, לשמור את הענף מועדף.

יש קריטריונים ואתם לא עומדים בהם, גרי. אתה מוריד תקציב מצד אחד בכדורעף, מצד שני אתה רוצה שייקחו את אליפות העולם. לגבי הכדורעף חנן אמר שמחר יש דיון, הוא יטפל בנושא הזה. אני רוצה לעבור לנושא שהוא מאוד-מאוד חשוב לדעתי ולדעת כולם. אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שהאגודות הן הדבר הכי חשוב. כולם מסכימים ואני בטוח שגם חנן מסכים. הוא מגיע משם, הוא מבין את זה. אבל כשאנחנו מדברים על נוהל משרד האוצר ומדברים על איך אגודות מקבלות או יקבלו כסף בעתיד, אנחנו צריכים להבין דבר אחד: כ-30% מהאגודות לא יקבלו כסף, לא יקבלו תמיכות. אני רוצה עכשיו לעלות את זה ועל זה נקיים את הדיון עד סוף הדיון כי זה נושא מאוד-מאוד אקוטי. ביקשתי גם מנציג של אגודה גדולה, אמנם מענף השחייה, שיגיע לפה לדבר על איך אגודה חיה מול קבלת תמיכות ממשרד הספורט. נכון לעכשיו אגודה מקבלת כסף מה"טוטו" וצריכה להגיש: תעודת עמותה, תקנון עמותה, מורשי חתימה, פרטי חשבון, טופס הרשאה לבנק, ניהול תקין, דוחות כספים, ניכוי מס, ניהול ספרים, דוח ביצוע וכתב התחייבות והתחייבות להחזר מקדמה, ועומדים בזה, עומדים בזה כי זה עם רואה החשבון, זה דברים פשוטים, אפשר לעשותם. בנוהל משרד האוצר החדש ותקן אותי,

מבקשים מאגודה, ולא משנה איזו אגודה, גם היא צריכה לקבל 10,000 שקל בצפון המדינה, שבקושי שולחן יש להם, אני לא מדבר על משרד, ויש גם מקומות שלאנשים אין מחשב,

אין להם את הדברים הבסיסים והם מקיימים איזו אגודה קטנה, מבקשים חוץ מכל הדברים שאמרתי גם להגיש דרך המרכב"ה. וכשאתה מתחיל להיכנס למרכב"ה, עוד סעיפים ועוד טפסים אגודות פשוט לא יעמדו בזה.

וגלעד, יועץ השר שנמצא אתנו,

אגודות לא עומדות ולא יעמדו בנוהל משרד האוצר. אנחנו נגיע למצב שהאגודות הקטנות, שאנחנו רוצים שהן יגדלו, אנחנו פשוט קוטעים אותן, אנחנו גומרים להן את הפעילות, והכסף הזה הוא חשוב להן. הן לא מסוגלות לעמוד בכל הנהלים האלה. אני מבקש מיורם או נאור להסביר לאנשים שנמצאים פה מהו נושא המרכב"ה, מה קורה לאגודה בשלומי כשהיא צריכה להיכנס ולהגיש טפסים במרכב"ה. יורם, בבקשה. העניין הוא באמת די מורכב כי אם לאנשים אין מחשב או אינם מיומנים באיך לתקשר דרך מרכב"ה אגב, במרכב"ה מתקשרים דרך כרטיס אוטומטי, הולכים ל-Comsigh, צריכים להחתים והדברים הם די ברורים. אני יכול לומר לכם שגם אני במרכז הפועל פעם הכנסתי לתקנה ספרה אחת לא נכונה והזכאות שלי למעל 100,000 שקל לאותו סעיף ספציפי בעצם נגוזה,

אי אפשר לתקן. יש הרבה בעיות טכניות שהעמותות לא תוכלנה להתמודד אתן, בייחוד הקטנות. לסבר את אוזניכם, מדברים פה על כמה כסף מקבלים מהמדינה, פשוט להבין, קבוצה בליגה ג' בכדורגל, שזה הענף הגדול ביותר, מקבלת, אם זה באזור המרכז, 13,000 שקל תקציב.

13,000. לקחת רואה חשבון שיידע איך לעשות את הדברים לוקח 3,000-4,000 שקל במקרה הנמוך ביותר. אני אומר לכם שוב פעם, יש בעיה טכנית,

מבחינת לדעת איך עושים את זה; ב', צריך להכשיר את האנשים; וג', עניין של לוח הזמנים. ולוח הזמנים הוא דבר מאוד-מאוד חשוב, למה? אם אתם לא יודעים, יש דוח שנקרא מקו"ש, מקורות ושימושים. מה המשמעות של מקו"ש? אתה בא ואומר מה עשית, איך התנהגת באותה שנת תקציב שנגמרה. היום, דעו לכם, שחלק מהאיגודים וחלק מאגודות ומדובר פה במספרים מאוד מאוד גדולים לא יוכלו לקבל כסף בעתיד, ומצד שני גם יידרשו להחזיר כסף חזרה. חלק מתאגידי הספורט כבר קיבלו כיוון שהדוחות שלהם במקורות ושימושים לא היו מתאימים ב-2019 הודעה שהם צריכים להחזיר כסף. אחת הבעיות המרכזיות היא שבשנתיים האחרונות קיבלנו כספים שלושה ימים אחרונים לשנת התקציב, ואז אתה אומר: איך אדם יכול להגיד שאת הכסף מהמקורות השתמשתי הם קוראים לזה שימושים אם קיבלתי את כסף רק 3 ימים לפני שנת התקציב? זה ברור שאני לא יכול להשתמש רטרואקטיבי. זה נראה לי אבסורדי. לכן העניין הוא לא רק זה שאנחנו לא יודעים להגיש את הבקשות ואת הטפסים המתאימים, אנחנו גם לא יודעים מתי מגיעים הטפסים שצריכים למלא אותם וגם מתי מגיע כסף. כל אחד שמנהל ביזנס קטן כגדול יודע שהדבר החשוב ביותר הוא התזרים ולא התקציב. אין תזרים מזומנים ידוע לאף עמותה במדינת ישראל, לאף איגוד במדינת ישראל. לכן הדברים האלה צריכים להיות מסודרים ואני משוכנע מעל לכל ספק שחנן האיש הנכון במקום הנכון, יודע את כל הבעיות האלה, הוא חי את האגודות, הוא חי את הספורט שנים רבות, ואני מקווה, חנן, שהדברים ישתנו. אנחנו חייבים לתת פתרון מידי לעמותות הקטנות ואני מציע שאת העמותות שמקבלות תמיכה עד 100,000 שקל יפטרו מהצורך להגיש את כל הטופסולוגיה על פי נוהל שר אוצר ויעבירו אותן חזרה ל"טוטו" או חזרה למרכזים. אני מאמין, אדוני היושב-ראש, שאתה תמצא את הווריאציה הטובה ביותר בכדי שהעמותות האלה ימשיכו להתקיים. אפילו המעט הזה שמקבלים, שיקבלו בזמן ויקבלו באמצעות טופסולוגיה נמוכה הרבה יותר.

יש בעיות של מקו"ש, שזה בגלל כל הנושא התקציבי, הכול טוב ויפה, אבל אני מסתכל מה קורה בשנה הבאה. אתם צריכים להבין שעד עכשיו, עד שהיה דרך ה"טוטו", האגודות נדרשו להגיש 3 מסמכים, היום הן נדרשות להגיש 12 מסמכים. ברוב האגודות, 95% מאגודות, זה אנשים מתנדבים, אנשים שמפעילים מאות ילדים ואלפים במקרה הטוב. למתנדבים הללו, שהתקציב השנתי של כל האגודה שלהם מה"טוטו" או מהמדינה הוא 5,000 שקלים, 7,000 שקלים, ויש כאלה גם פחות, אין את הכלים ולא את האמצעים המקצועיים, גם מבחינת ההון האנושי, לטפל בדברים הללו. אנחנו לא רוצים שהספורט בישראל יקרוס ולכן אנחנו צריכים לעבוד בשת"פ מוחלט עם משרד הספורט ועם כל הגופים הנוגעים בדבר כדי לייעל את המערכת. אם הרעיון שאי אפשר כרגע להחזיר את זה ל"טוטו" אז בואו נעשה את זה באמצעות מרכזי הספורט, שנוכל לקחת את כל האגודות הקטנות בתקציב כמו שיורם אמר ולתת להן את העזרה והיכולת להתקיים בדבר הבסיסי ביותר. חנן, אנחנו נוכל לדון בנושא הזה? בשני משפטים.

אני מצטער שאני רק 3 שבועות במשרד ורק לפני חודש ישבתי בדיוק איפה שנאור ויורם יושבים. אני מכיר את התופעה הזאת. לא מעט שנים הייתי מנכ"ל או יו"ר של אגודה אז אני מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים. אתם צריכים להבין, ההצלחה של הספורט עומדת לנגד המשרד לא פחות מאף אחד אחר שיושב פה בשולחן - - - אנחנו לא אומרים שלא,

אנחנו מחבקים אתכם. אנחנו מעלים את הנושאים כדי שהם ייפתרו בסוף. אני יודע. עד לפני יומיים הייתי בצד השני, זה לא שלא ידעתי את זה, ידעתי את זה. אני אומר את זה היום כשאני שם. רוב האנשים שיושבים פה מכירים אותי לא יום אחד, מכירים אותי יותר מיום אחד ויודעים שאני בא נטו לעשייה של הספורט. הנושא הזה בוער בעצמותינו כי אנחנו מבינים שאם היום מתוך 1,000 האגודות יש איזה 30-40 אגודות שלא מקבלות בגלל כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, אז המרכזים משתלטים עליהן. מכיוון שאנחנו ערים לבעיה של נוהל שר אוצר אנחנו מוצאים פתרונות ואנחנו הולכים לייצר את הפתרונות הכי משמעותיים שיכולים להיות לטובת הספורט, או הכי לולייניים לצורך העניין, במובן החיובי, כדי שכולם יקבלו את הספורט. חלק זה להיעזר באמצעות המרכזים. הם בהחלט פה. דיברתי איתם. הם יודעים את זה. יושבים פה שלושה. אני מאמין בהם. אני חושב שהם צריכים להיות גורם משמעותי בתוך עולם הספורט. זה חלק מהמחשבה. אני מבטיח שבדיון הבא תהיה תשובה בנושא. צריך רק להבין שאת נוהל שר האוצר לא אנחנו כותבים. אז אנחנו צריכים להילחם על זה. אנחנו נילחם על זה. זה לא יקרה מחר בבוקר. אני רוצה לברך את חבר הכנסת רון כץ, שהוא אחד התומכים הגדולים של הספורט והוא יהיה אחד מהאנשים שיעזרו לנו להביא יותר כסף לספורט הישראלי, אחד מהאנשים שמבינים את המצוקה של הספורט, הוא גם היה סגן ראש עיריית פתח תקווה ועשו שם הרבה מאוד בעירייה בנושא ספורט וחינוך והוא היה אחראי על זה. אני מברך אותך שהגעת לוועדה שלנו, ועדה חשובה לספורט הישראלי.

סימון, זו גם הזדמנות לעצור ולברך אותך כי לא מובן מאליו להקים ועדת משנה כל כך מהר. אין הרבה אנשים בכנסת הזו שבוער בהם נושא הספורט כמו שבוער בסימון. אני לא יודע לכמה מכם יצא להכיר אותו אישית, אבל כמו שאני מכיר את סימון כנראה לכולכם יצא, אין חבר וידיד נאמן מסימון דוידסון בכנסת הזו לספורט הישראלי. תיקחו את זה כבאמת התחייבות אישית שלנו ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל שאתה תצליח. היום הבאתי לך גם חבר יקר מפתח תקווה, מאמן הכדורגל האגדי אלי מחפוד ושחקן עבר. גם פיני בלילי היה פה קודם, יש פה מקבץ שחקנים. הוא שמע שיש שדולת ספורט, הוא אמר לי שחייבים להיכנס. אתה מוזמן תמיד. הוא נתן את הקול הכי חשוב של הפועל פתח תקווה.

הביא את הגביע

אנחנו חוזרים פה כל הזמן על הנושא של האגודות, גם על המצוקה הכספית, התנאים והכל טוב ויפה, אבל בסוף ברוב האגודות יושבים אנשים שהם מתנדבים או חצי מתנדבים וצריכים לעבוד מול מינהל הספורט כדי לקבל את התמיכה,

לפעמים יותר קטנה ולפעמים מאוד קטנה. דיברו פה ראשי המרכזים, ביקשתי מישראל ויינשל שיגיע לדיון. ישראל הוא מנכ"ל הפועל דולפין נתניה, אגודה שאני הקמתי לפני הרבה מאוד שנים. ביקשתי ממנו שיגיע לכמה דקות לספר על התלאות שעובר מנהל אגודה, מה הוא עובר ביום-יום, כמה שינויים יש, איזה בלת"מים יש, ובסוף כדי לקבל את התמיכות ומתי הוא מקבל את התמיכות. זה חשוב שגם חנן ישמע, למרות שהוא יודע, ושכולנו נשמע את ישראל. בבקשה, ישראל. שלום לכולם, אני המנכ"ל של אגודת הפועל דולפין נתניה שחייה, אגודה שצומחת בערוגה שסימון חרש במשך הרבה שנים. חינכו אותנו, וזה מה שאנחנו פועלים, אנחנו גדלים בכמות ובאיכות, אנחנו מנסים לעבוד בתוכנית ארוכת טווח, לא רק לשנה ושנתיים. בתוך המציאות הזו ואני חוזר רגע לסעיף הקודם אנחנו כבר 3 שנים מקבלים את אותו תקצוב מצד אחד, ומצד שני גדלנו בכמות הספורטאים הפעילים בערך ב-50%. יש לנו ספורטאים באולימפיאדה. אני לא צריך לספר לכם כמה עולה לגדל ספורטאי שמגיע לאולימפיאדה. אנחנו אגודה מאוד הישגית התוצאה היא שהמדינה אומרת לנו: לא צריך, אל תעשה שום דבר, אתה ממילא לא תקבל כסף. זה בטח לא מה שהמדינה מתכוונת אבל בפועל אנחנו יורדים בתמיכה באופן משמעותי משנה לשנה. התוכניות שלנו הן גדולות גם להמשך, ושוב אני בעצם לא יודע אם אני עושה תוכניות טובות, תוכניות נכונות,

מנסה ומשתדל. כשאנחנו באים לקבל את הכסף, זה לא שאנחנו יודעים מראש בתחילת השנה את סט ההתניות שאנחנו צריכים לעמוד בהן כדי לקבל את התקציב. אנחנו מסתכלים באתר הזה ופתאום מופיע סעיף חדש. הזכירו את דוח מקו"ש אף פעם לא הגישו את זה, פתאום אתה צריך להגיש דוח מקו"ש. אתה הולך לרואה חשבון זה עולה כסף אוקיי, הוא מגיש דוח מקו"ש, דוחות כספיים, דוח ביצוע, דוח מקו"ש, משווים בין שלושתם ויש את הסעיף הרביעי שאתה נופל בגללו, הם לא מתאימים ביניהם. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים ואתה מתרוצץ כמו עכבר: רגע, מה אתם רוצים? מה אתם מתכוונים? אתה במין חדר בריחה כזה באפלה, מחפש את עצמך. אחרי שאתה כבר עומד במטלות אתה מתקשר לצינור הכספי, לליאור במועצת ההימורים: מתי מקבלים את הכסף? לא יודע, לא יודע להגיד לך אם זה מחר, לא יודע להגיד לך כלום. אנחנו הגדלנו את הצוות המקצועי שלנו באופן מאוד משמעותי כדי לגדל ספורטאים איכותיים. זה לא רק מאמנים, זו תמיכה מסביב של מלווה מנטלי, תזונאי ופיזיותרפיסטים, לכולם אתה מתחייב למשכורת, אבל אתה לא יכול להגיד למקבלי המשכורת: לא יודע מתי אני אשלם לך את הכסף. הקושי התפקודי הוא אדיר,

כי הרושם על פניו הוא כאילו שמים לך מקלות בגלגלים. אתה רוצה לעשות את העבודה, אנחנו מצליחים בעבודה, אבל אנחנו חיים בערפל בלתי אפשרי בספורט שמצריך תכנון לטווח קצת יותר ארוך, לא לגמור את השנה הזאת. אני מקווה שלפי התבחינים החדשים ותהליך העברת הכספים לאגודות זה יהיה יותר ברור, לא נגלה פתאום שאנחנו צריכים להגיש עוד איזה דוח ועוד איזה דיווח שמגלים אותו בדקה ה-90. תודה רבה, ישראל. ישראל הוא דוגמה, דוגמה שכולם מבינים אותה.

קשה לנו, קשה לספורט הישראלי, קשה לנהל אגודות, קשה לנו עם נושא השקיפות, קשה לנו עם זה שלא ראינו סימולציה ואנחנו לא יודעים כמה התקציב העתידי שלנו, לא בשנה הקרובה, לא בעוד שנתיים ולא בעוד 3 שנים. אני אומר לך כאחד שניהל ספורט הרבה שנים והוציא הרבה מאוד כסף מהכיס, הרבה מאוד כסף מהכיס כדי להחזיק את הספורטאים להחזיק את המאמנים, באמת קשה לנו. אני אומר לך כחבר, כקולגה, אנחנו חייבים ליישר קו בנושא הזה, להיות קשובים למה שאנחנו מעלים פה. אנשים פה הגיעו לירושלים כי אכפת להם, כי זה חשוב להם. אמרת מקודם "שולחן הניתוחים", אז אני לוקח את המשפט הזה, אנחנו נהיה פה שולחן הניתוחים, אנחנו נעלה פה נושאים לדיון, נשב ביחד, נעביר לך אותם, או למישהו מטעם מינהל הספורט, ונקיים דיונים כדי בסוף להגיע לטובת הספורט, כי זה הרצון גם של שר הספורט, הוא באמת רוצה לטובתנו, לטובת כל הספורט הישראלי. אנחנו לא תוקפים ואנחנו לא לתקוף, אנחנו נעשה את זה בהבנה ובאהבה כי אנחנו אוהבים את הדבר הזה. בלי האנשים שיושבים פה והרבה מאוד מנהלי אגודות יושב פה אלוף עולם בג'ו גיטסו שקיבל מאתנו מחיאות כפיים, אבל הוא הגיע לזה כי מישהו היה מאחוריו, מאמן ואגודה שתמכו בו ודחפו אותו והיו אתו יום-יום. אני יודע איפה הם מתאמנים, במקום בלי מזגן, לפעמים יש מזרונים, אין מזרונים, צריך להביא כסף כדי להשקיע ועושים הכול בשביל הילדים. יש הרבה מאוד מקומות במדינת ישראל שעובדים בתנאים לא תנאים כי הם כל כך אוהבים את הדבר הזה שנקרא ספורט. זה בשבילם כל החיים. אנחנו נעשה טוב לספורט הישראלי, אנחנו באמת נעשה טוב, כנסת ישראל, משרד האוצר, שר הספורט,

מנהלי האגודות, יושבי-הראש, כל האנשים שאוהבים ספורט, אנחנו פה כדי לעשות טוב לעתיד הספורט הישראלי. אנחנו נביא יותר כסף, אנחנו נעשה שינויים, נבטל את נוהל האוצר הזה שהוא דבר עקום, אנחנו נראה את הסימולציה כדי שנדע, גם אם היא לא מספיק טובה והתבחינים לא לכולנו, לפחות נדע מה אנחנו עושים, ממשיכים מאמנים, לא ממשיכים מאמנים. ברור שחלק ייפגעו וחלק ירוויחו מזה, אבל נדע מה קורה. שבוע הבא אני אבקש לקיים שוב דיון בנושא הזה כדי לראות את הסימולציה. זה יהיה אחרי שתסגרו עם המועצה הלאומית. לא בטוח שנצליח לשנות, אני חושב שלא נצליח, אבל שנדע מה קורה, נדבר על נוהל משרד האוצר, נסגור את הנושא הזה שדנו עליו בדיונים הראשון והשני ויהיו עוד הרבה מאוד דיונים בהמשך. רק רציתי להגיד שהג'ו גיטסו הברזילאי זה ספורט ששינה את המציאות בברזיל, במדינה של 215 מיליון אנשים. היום אין בברזיל משפחה אחת שלא מכירה ג'ו גיסטו ברזילאי ושאין מישהו בה שלא מתאמן בזה. זה משנה מציאות בכל מקום, במיוחד בפרויקטים בפאבלות בברזיל. זה ענף של אומנות לחימה שגדל הכי הרבה בעולם וזו גם תופעה בארץ. אני מבקש שפשוט תראו את המאמץ שאנחנו עושים פה ותכירו את הספורט. אנחנו מאוד מעריכים את זה, בשביל זה הזמנו גם אתכם לכנסת. אלי, אתה רוצה לומר משהו? באמת בקצרה. התפרצתי לדלת פתוחה אבל אני שמח שאני נמצא פה. צריך לשים דגש גם על אגודות גדולות כמו הפועל פתח תקווה שיכולות להימחק מהמפה בגלל תקציבים ובגלל כספים. אני חושב שהיום אין שום גורם שעומד מאחורי הפועל פתח תקווה.

מעבר לזה אין לנו. קבוצות כמו שמשון תל אביב, אפילו אני רואה פה את נאור קבוצה כמו הפועל אשדוד, קבוצות שגדלנו עליהן, חייבים לתת תמיכה לקבוצות האלה באמת כדי לא יימחקו מהמפה.

להגיד תודה רבה לכל האנשים שאני מאוד-מאוד אוהב, מעריך ומוקיר. אני רוצה לומר לכולם שאנחנו פה כדי לעשות טוב לספורט הישראלי. אנחנו נשנה דברים, אנחנו ניאבק. אני רוצה להגיד תודה לחנן, לאחל לך המון בהצלחה, אני מקווה שעברת את השעה הזאת ברוגע. אנחנו עושים את הכול מאהבה, חנן.

בטוח שתעשה דברים טובים. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:25.